ן מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבריאות הנפש אבי אורן עו"ס, יו"ר המועצה לשיקום פסיכיאטרי בקהילה ענת לייכטר טיפול בתלונות הטרדה מינית ביחד מטפל מטופל ד"ר אהוד

אני מקווה שנצא מפה עם מסקנות ועם המלצות אופרטיביות, שנדע איך לקדם ולהניע את הדבר הזה קדימה כדי שחלילה וחס לא יקרו מקרים מצערים כמו המקרה של ליטל. תודה רבה חברת הכנסת. את האמת, זה לא דיון ראשון בוועדה בנושא של גם מערכת הבריאות באופן כללי אבל גם מערכת הבריאות הנפשית. ואני חייבת בגלל שהדיון

כלומר, אמרתי את זה מאה אלף פעמים ואני אחזור.

שהיא נקייה מהטרדות או פגיעות מיניות. ההבדל היחידי בין המערכות, הוא איך מתמודדים עם אפשרות כזאת.

היו מקרים בשנתיים האחרונות של מטפלים? של תלונות נגד מטפלים? אנחנו ראינו את זה, גבירתי יושבת הראש ראינו את זה רק עכשיו בבית החולים הפסיכיאטרי.

היו תלונות על

בכל מקום כזה, אני מניחה שיש - - - לא, לא, לא. זאת לא התשובה שאת אמורה להגיד לי. את יכולה לבוא ולהגיד לי:

מי שצריך להתאשפז, מתאשפז, גם אם זה 120 אחוז תפוסה.

היא לא מדברת על האשפוז עצמו, אלא על המחלקה המגדרית, הכניסה למחלקה המגדרית.

הודיעו שהם רוצים להיות במחלקה מגדרית - - - אז אנחנו נעביר אותם. והם מבקשים לבדוק והמחלקות

הייתה התנגדות עזה מאוד בין בכירי משרד הבריאות ושל פסיכיאטריים בעניין הזה. וגם של כמה פוליטיקאיות מסוימות. אני לא אכנס לזה, אבל לפחות אני יודע על משרד הבריאות. היום ברוב בתי החולים הפסיכיאטרים יש מחלקות פסיכיאטריות מגדריות, אבל מחלקה אחת, וציינתם בצדק, לא בכל בתי

העיקר שכששאלתי אמרו: "מה הבעיה? רק יבקשו, אנחנו נמצא להם מקום", העיקר כששאלתי מה רשימת ההמתנה, כמה מקומות פנויים יש. אז אני רק אסיים בקצרה - - - מקום, לא מזרן.

יש להם אגף נשים - אגף גברים.

אבל בדרך כלל אין להם שם פעילויות במחלקות האלה. למה?

אחר בין אשפוז בבתי חולים לבין אשפוז - - - אגב, גם מערכת השיקום, כבוד יושבת הראש, גם

אני עוד מדברת אחר כך בוועדת חוקה ומשפט, אני רק אצמצם לחלק הזה שבעצם כשהגעתי לשלב של מעבר להתמודדות עם דיכאון וחרדה, מעבר להתמודדות עם פוסט טראומה

אנחנו בימים שבהם, אתם שמעתם?

כי אני יודעת איך ייבשו את המערכת הזו. אתם קיבלתם ממש כלום לעומת הצרכים של מה שקיים

אנחנו רואים דברים,

כשאנחנו מסתכלים, כמי שמתעסק שנושאים האלה, דאגתי למשברי חיים,